שאנחנו מתחילים את הישיבה הזאת באיחור של 45 דקות. זה כמובן בגלל העיכוב שהיה לנו בדיון הקודם, שנמשך מ-10 בבוקר והיה סוער. אז אני מתנצלת כמובן בפני חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

וגם בפני כל המכובדים שהגיעו. אני פותחת באופן רשמי את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה, 31 במאי 22', א' בסיון התשפ"ב, השעה היא 12:47. נדון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון תנאי זכאות לדמי לידה), התשפ"ב-2021, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, חבר הכנסת מנסור עבאס, חבר הכנסת מאזן גנאים, חבר הכנסת ווליד טאהא; וגם בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון תנאי זכאות לדמי לידה), של חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי הכנה לקריאה ראשונה. שלום חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אולי תציגי את ההצעה שלך. שלום וברכה לכולם, קודם כל ישר כוח, אין בעיה, כולנו עושים במלאכה כדי לקדם דברים. לצערי הרב את דיברת על כאבי בטן, כאן אנחנו מדברים על כאבי בטן תרתי משמע ועוד כאבים בהרבה מקומות אחרים, אבל בסוף תמיד מקווים לדברים טובים ומשמחים. אני רוצה קודם כל לקרוא את ההצעה ואחר כך לדבר עליה: חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה-1995, קובע כי אישה זכאית לדמי לידה מלאים בעד תקופה של 15 שבועות, אם עבדה ושולמו בעדה דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, ואולם מבוטחת שעבדה בין שישה לתשעה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, אינה זכאית לדמי לידה מלאים, אלא בעד שמונה שבועות בלבד. מצב זה פוגע בנשים אשר לא הספיקו לעבוד את מספר החודשים הנדרש לפני הלידה, דבר נפוץ במציאות בה קיים קושי לנשים למצוא עבודה ולהשתלב בשוק העבודה, במיוחד בגילאים בהם רוב הנשים נכנסות להריון. כאמור, מכיוון שהריון אינו בהכרח דבר מתוכנן, יש קושי לתכננו מול מציאת עבודה והשלמת החודשים הנדרשים לפני ההיריון, מוצע לאפשר לנשים שעבדו בין שישה לתשעה חודשים לפני הלידה לקבל דמי לידה בעד שבוע נוסף כדי לצמצם את הפגיעה בהן ובילדיהן. להגיד שאני שלמה עם ההצעה? אני לא ממש שלמה, אבל אני יודעת מה המציאות שאנחנו חיים בתוכה וכמה זה מחייב ושדברים צריכים לבוא בשלבים, בהדרגתיות. אני חושבת שיש צורך בחקיקה לתת לכל אישה יולדת דמי לידה, לא משנה מה הסכום שהיא תהיה זכאית לו, שתהיה לה אפשרות להצטייד ולהכין עצמה לקבל נפש חדשה, א דם חדש בעולם, במשפחה, עולם ומלואו. לצערי הרב, אנחנו יודעות בוודאות שיש הרבה נשים בחברה הישראלית, ואם לדייק יותר, במגזרים מסוימים בחברה הישראלית, שלא התאפשר להן לעבוד, ולכן נשללה מהן מלכתחילה הזכות לקצבה שתאפשר לרכים הנולדים התחלה, כמה שאפשר במינימום הבסיסי. כעובדת סוציאלית שעבדה במשך שנים וגם כאשת קהילה שחיה בין בני עמה ובתוך החברה שלה, אני רואה מראות מאוד מאוד קשים של נשים, שעומדות ללדת וממש מקבצות נדבות כדי שתהיה מיטה לתינוק, שיהיו בגדים, ואפילו משומשים. כואב הלב. ישראל לא מדינה ענייה, והיא כל הזמן טוענת שהיא מדינת רווחה. אני חושבת שמן הראוי לשקול אותו, ואולי לחשוב על חקיקה של סכום מסוים. לא צריך לתת שלושה חודשים לפי המשכורת, אפילו הממוצעת במשק, אלא סכום מסוים מהביטוח הלאומי שמוקצה לקבלת התינוק בבית. אני שמה את זה על שולחנך ואני מוכנה לשתף פעולה במקום הזה. לגבי ההצעה הספציפית, אני עדיין חושבת שהיא לא הצעה הוגנת, כי אנחנו אומרים שמי שעבדה 10 חודשים, תקבל את מלוא קצבת הלידה, מי שעבדה בין שישה לתשעה חודשים, תקבל כמעט חצי, קצת למעלה מזה. עוד שבוע זה עדיין לא מגיע ל-60%, למרות שאם היא עבדה למשל תשעה חודשים, היא מקבלת 60% מהקצבה, ומי שהתאפשר לה לעבוד חודש נוסף, היא תקבל קצבה מלאה. גם בזה יש משהו שהוא לא צודק ולא הוגן, ואני כן קוראת לוועדה בדיונים לבדוק את הסוגיה הזאת ולהרחיב את הדבר הזה.

מיותר להגיד, וזה גם נכתב בהצעה של החוק, שלרוב זה לא מתאפשר, כי הנשים לא מחליטות מתי להתחיל. יש חלק שכן מחליט ויש לו הפריבילגיה הזאת להגיד: אני רוצה להתחיל לעבוד ולתכנן את העבודה שלי ואחר כך לתכנן את ההיריון שלי ואז לקבל את מלוא הקצבה, אבל כולנו יודעים, במיוחד הנשים, שהמציאות מורכבת וקשה. בלי לדבר על האפשרות להיות בעבודה, גם האפשרות להיכנס להריון. מחקרים מראים כמה קשה להיכנס להריון, במיוחד בשנים האחרונות. כמעט 30% מהנשים שרוצות להיכנס להריון, לא מצליחות להיכנס להריון. לכן כל הסוגיה של תכנון הריון בכלל לא באה בחשבון. לאור זאת, אני חושבת שמן ההיגיון גם להתחשב בדבר הזה ולאפשר יותר מרחב בסוגיה הזאת, ולהגדיל אפשרויות של תשלום דמי לידה ושבועות של חופשת לידה לאותה אישה. אני מניחה שאנחנו עוד נדון בזה בהמשך הכנת החוק. בשלב הזה הגעת להסכמות לגבי הנוסח עם המשרדים.

יושבת אתנו חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. אני יודעת שאת גם בוועדת הכספים. כן, קוראים לי עכשיו להגיע לוועדת הכספים. לפני שתחזרי, רציתי לשמוע אם יש לך משהו לומר. רצינו גם להצביע על מיזוג שתי ההצעות.

מהמיזוג. מיזוג שתי ההצעות לפי סעיף 79(ג) פ/2519 ו-פ/546. מי בעד המיזוג? הצבעה אושר. תודה לכם, תודה לך חברתי, ותודה גם לחברתי אימאן ח'טיב יאסין. אני חושבת שזאת הצעת חוק חשובה מאין כמותה, ואני מברכת על העשייה. תודה רבה. תודה רבה גם לך, ג'ידא. אני רוצה לשמוע את עמדות המשרדים, לפני שנצביע על החוק. כרגע לפי הערכות שלנו, הצעת החוק עולה בין ארבעה לשישה מיליון ש"ח, לפיכך אין לנו התנגדות להצעת החוק. תודה רבה. משרד המשפטים. אין לנו התנגדות להצעת החוק.

הביטוח הלאומי, בבקשה. אין לנו התנגדות. עוד מישהו מהנציגים? אני מהרשות לקידום מעמד האישה, ואנחנו כמובן מברכות על החוק. אחרי הדיון שהיה לי כאן קודם, קיבלתי מתנה. החיים קלים לפעמים, קורה. אני אקרא את הצעת החוק: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון תנאי זכאות לדמי לידה), התשפ"ב-2021 תיקון סעיף 501. בחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה-1995 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 50(א)(2), במקום "8 שבועות" יבוא "9 שבועות". אנחנו מדברים על מי שעבדה, שולמו בעדה דמי ביטוח בעד שישה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, ואז למעשה היא תהיה זכאית לדמי לידה בשווי של תשעה שבועות במקום שמונה שבועות שהיו עד היום. תחילה ותחולה 2. תחילתו של סעיף 50(א)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה (להלן יום התחילה), והוא יחול על מי שלגביה חל היום הקובע ביום התחילה ואילך. למה שלושה חודשים מהיום? זה מה שהיה כתוב גם בהצעה הטרומית.

היערכות של הביטוח הלאומי. אבל זה המון שלושה חודשים, מה קרה לכם? אם יש עכשיו מישהי כזאת בהריון? שוחחנו לפני הדיון. זה מצריך איזושהי היערכות מחשובית, אבל אנחנו יכולים להוריד את זה לחודשיים. מצוין. בקריאה השנייה אנחנו נגיע - - - כי באמת הזמן עובר, תתחילו לעבוד, תתחילו להיערך, יעבור הזמן. חודשיים...והוא יחול על מי שלגביה חל היום הקובע ביום התחילה ואילך. לגבי העלות התקציבית, אנחנו צריכים לציין בדברי ההסבר, שנאמר לנו שאין עלות תקציבית וממילא יש גם תמיכה של הממשלה. מצוין, אז אנחנו נעבור להצבעה. ענת מה היתה החלטת ועדת שרים? ההחלטה היתה לתמוך בטרומית, אבל - - - להחזיר לוועדה לפני קריאה ראשונה או שלא? אני לא ראיתי שצריך לחזור. בתיאום עם המשרדים, בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי האוצר, המשפטים והרווחה. מצוין, מי בעד הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון תנאי זכאות לדמי לידה), התשפ"ב-2021?

ההצעה התקבלה פה אחד. ברכות, אימאן. תודה רבה לכולכם, זה מוכן לקריאה ראשונה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:02.